חברות וחברי הכנסת, כבוד השרה, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום חמישי כ"ג באלול התשפ"ד, 26 בספטמבר 2024. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2024 (מס' 2), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 26), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הרבנות לישראל והוראות נוספות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 11, הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראת מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה ופעולות המלחמה) (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 3), שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5) (הוראת שעה, חרבות ברזל) תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 8) (הרכב האסיפה הבוחרת),

ההסכמים הבין-לאומיים הבאים: מזכר הבנות בין משרד האנרגיה והתשתיות של מדינת ישראל ומשרד האנרגיה והתשתיות של איחוד האמירויות הערביות בדבר שיתוף פעולה בענף האנרגיה, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של סיישל בדבר פטור הדדי מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, רשמיים ודרכוני שירות. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יצחק קרויזר וטטיאנה מזרסקי

הודעות שר הבריאות על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אברהם בצלאל, אימאן ח'טיב יאסין, מיכאל מרדכי ביטון, משה פסל ומשה רוט בנושא: היעדר פיקוח מחירים של מזון הנמכר בבתי חולים, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יצחק קרויזר, אלון שוסטר ומשה פסל בנושא: השפעות המלחמה על בריאותם של סטודנטים, בעקבות דיון בהצעתו של חבר הכנסת משה טור פז בנושא: הסדרת חדרי המיון הקדמיים ברשויות מרוחקות, בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת נעמה לזימי בנושא:

הודעת שר החינוך על מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים ומירב בן ארי בנושא: העלייה בשיעור הפגיעות המיניות בקרב ילדים, על מסקנות ועדת החינוך התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, עופר כסיף, משה טור פז, יאסר חוג'יראת, יבגני סובה ומשה סולומון

על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עידן רול, משה סולומון, לימור סון הר מלך, יבגני סובה, ניסים ואטורי ואורית פרקש הכהן בנושא: הקלות במוסדות

על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יצחק קרויזר, אלון שוסטר ומשה פסל

על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברות הכנסת נעמה לזימי ודבי ביטון בנושא:

על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, פנינה תמנו, גלעד קריב ואלי דלל בנושא: מימון תלמוד התורה "נחמת ציון" בראשות העבריין המורשע אליעזר ברלנד על ידי המדינה, על מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר